בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. על סדר-היום עכשיו זה הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תיקון מס' 2),

להזכירכם, הקראנו ודנו בעניין הזה. עלו כמה נקודות שעלו וביקשנו ממשרד הבריאות, שכאשר יתוקנו התקנות הבאות שיינתן ביטוי לנושא של איחוד משפחות או משפחה מפוצלת. למרות שנציגי המשרדים השונים, גם משרד הפנים, אמרו כאן לפרוטוקול שזה הקריטריון שבסמכותם והם משתמשים בו, אנחנו בכל זאת ביקשנו לתקן את העניין הזה. מאחר ועדיין לא הותקנו תקנות חדשות ההמלצה שלי היא שאנחנו נאשר את זה אבל כרגע הבקשה היא עד 6.3. זה אומר שהתקנות הבאות יגיעו אלינו ביום חמישי ואז הוועדה לא תוכל להביע את דעתה בעניין הזה וגם שנוכל לוודא שהתקנות האלה יוטמעו. גם דובר פה על נושא של טיסות ממקומות אחרים. בינתיים שמעתי שהיתה טיסת חילוץ מקייב. אנחנו מצפים שהממשלה תתקן את זה בתקנות הבאות. לכן לא נקיים דיון אלא אם כן יש שאלות של חברים. התקנות של הכניסה והיציאה מהארץ הם עד שבת הבאה ודנו על זה ביום ראשון. אני ממליץ לתת לממשלה זמן לתקן את הדבר הזה. לכן אני מבקש להקדים את זה עד שלישי בחצות ואז זה יגיע לוועדה קודם. רשמנו לעצמנו ואני יודע שגם בפועל זה מתנהל כך, שהנושא של פיצול משפחות, מה שנאמר על משרד הפנים, הוא תקף וזה הקריטריון שלהם. אבל אנחנו ביקשנו בכל מקרה להכניס את הנושא הזה. אני רוצה גם להעלות נקודה נוספת של ילדים בהסדר. יש משפחות של גרושים וגרושות שהאב או האם חיים בחו"ל. השאלה האם יש פתרון לדבר הזה ואם לא, אני אבקש לחדד את זה גם בתיקון הבא. אמנם זה נכנס בתוך ההומניטרי. אני רק אומר שמקור כל הבעיה היא שהסעיף הומניטרי הוא סעיף סל שאף אחד לא יודע מה הוא אומר. זה עניין סובייקטיבי, זה עניין רנדומאלי. יש קבוצות שמועדות מראש שצריך לגביהם הסדר, בין אם זה עולים חדשים שמהמשפחות מפוצלות, סטודנטים שלומדים בחו"ל וצריך עבורם הסדר. יש משפחות שכפי שאמרת, הילד נוסע הלוך חזור. יש מי שנוסע למה שנקרא עניינים הומניטריים, אז צריך לפרט: הלוויה, קרוב משפחה חולה. צריך אפשרות לדעת מתי חוזרים ולא אחרי 60 יום. אדוני היושב-ראש, אני אבקש שנבקש באופן ספציפי את ההבנה איך המנגנון הזה עובד. הפערים הם בין הרעיון המקורי של הומניטארי לבין הביצוע בפועל. זה מה שאנחנו רואים. לכן הבקשה שלנו שזה יובהר בתקנות. בישיבה הקודמת נאמר על ידם וגם על ידי משרד הפנים שיתייחסו לזה בתקנות החדשות. נשמע קודם את עופר. רציתי לשאול. הובא לידיעתי ששתי טיסות שהיו אמורות להביא היום אזרחים חוזרים מבוקרשט ומקייב בוטלו. האנשים שרצו לחזור סורבו בוועדת חריגים. האם הדבר הזה מוכר? אני לא יודע בכמה אנשים מדובר? מדוע הם סורבו? מה האפשרות לפתור את הבעיה שלהם? אלה שתי טיסות שהיו אמורות היום לצאת והן בוטלו. אם אפשר לחדד, תקנות התעופה עכשיו בדיוק בדיון בוועדת הכלכלה והנושא הזה מוסדר בתקנות התעופה ואנחנו לא הגורמים הרלוונטיים כרגע. בדיוק. אנחנו בחלק אחד של העניין. בחלק הזה אנחנו רוצים לתרום את חלקנו. אני שוב הולך בשיטה שלי. נכון שיש לי הרבה סבלנות אבל בסוף גם פוקעת לי הסבלנות. לכן אולי נתכנס כאן היום שוב, אם אני אראה שלמישהו נפל האסימון בעניין של חלופות למלוניות או לפחות מתווה שנוכל להתחיל אותו. זה לא הנושא כרגע. לכן אני ממליץ בפני הוועדה לאשר את התקנות האלה. אנחנו לא רוצים לעשות דברים לא אחראיים אבל מצד שני נקצר אותם עד

מבחינתי גם רביעי זה טוב. עד יום רביעי ב-7 בבוקר. אדוני היושב-ראש. אמרנו הומניטרי לפני דקה ועכשיו אנחנו אומרים עוד שבוע, ההומניטרי יחכה. את זה אמרנו לפני שעה. אני מבינה אבל למה עוד שבוע שלם? אנחנו לא תורה מסיני. צריך לייצר את המנגנון. אני אסביר לך עוד פעם. מבחינתי, ברגע שנאמר לפרוטוקול מה שנאמר וגם ברוב המקרים זה מבוצע. שיהיה לכם ברור. האוייב של הטוב הוא הטוב יותר. אפשר לעשות מזה פופוליסטיקה - - - לא פופוליסטיקה,

אני מודיע לך שגם אחרי שזה יהיה בתקנות עדיין יהיו טעויות בשיקול דעת ועדיין יהיו בעיות. אנחנו לא בבית מרקחת. מבקשים שקיפות אבל. בסדר.

מבחינתי, ברגע שזה נאמר אני לא רוצה לחדד את זה כרגע יותר מידי כי בסוף עוד נקבל דמי קבורה על מה שהשגנו עד עכשיו. לכן אני אומר שנלך לאט. רשמנו לעצמנו וזה גם נרשם בפרוטוקול. אגב, זה גם בוצע.

אם יחליטו לסגור ל-200 או ל-100 זה דבר אחר אבל זאת לא החלטה שלנו. אמרנו שבתוך הקריטריונים, בתוך מה שאנחנו מטפלים, נאמר לנו לפרוטוקול, גם על-ידי נציגי משרד הבריאות וגם על-ידי נציגי משרד הפנים ורשות האוכלוסין, שמבחינתם הנושא של פיצול משפחות, הנושא של עולים חדשים בוודאי. אולי יש דברים שהעלית כמו כאלה שצריכים לחזור מחו"ל והם נסעו לענייני עבודה. זה עדיין לא סודר ואני לא מאמין שזה יקרה בימים אלה. בואי נאמר שרוב הדברים הם אלה. אנחנו עדיין מבקשים מהממשלה שזה יבוא לידי ביטוי בתקנות הבאות. לכן אני מבקש שבמקום שזה יגיע אלינו אחרי שבת ואז זה יגיע אלינו בחמישי או בשישי ואז לא נוכל לדון בזה ולראות אם באמת זה נעשה ולתת זמן לתקן, זאת ההצעה שלי. לבוא עכשיו ולהתווכח על היומיים האלה, אני רואה בזה דבר מידתי וזאת המידתיות שאני רואה. לכן אני מציע להעלות את זה להצבעה. יש כאן כן שאלה שעולה, אגב מה שעלה מהדברים של היושב-ראש וחברת הכנסת וונש, לגבי הנושא של אמות המידה של ועדת החריגים. לפי החוק, לפי התיקון, סעיף 7א(ד) (1) אומר שהחלטת ועדת החריגים תתקבל לפי אמות מידה שוויוניות שיפורסמו לציבור. השאלה באיזה מידה ועדת החריגים עומדת בדרישה הזאת של החוק? זאת אומרת, יש את החריגים הסטטוטוריים שהם בתקנות אבל השאלה היא, האם לגבי החריג

האם גם עומדים בדרישה הזאת לאמות מידה שוויוניות.